בוקר טוב, יש לנו שני נושאים על סדר היום. אחד זה עתירה של ווליד בנושא: החלטת הנשיאות שלא לאשר דחיפות הצעתו לסדר היום בנושא תוצאות מבחני פיזה 2018. מי משיב בשם הנשיאות? אחמד טיבי משיב בשם הנשיאות. אני כבר הייתי בסיטואציה הזאת לפני חודש. אני רוצה לומר, אדוני היושב-ראש, שהיושב-ראש בשל קוצר הזמן, בשל הדיונים בחוק הפיזור, החליט לאשר רק שלושה נושאים. אושרו ארבעה. ההצעה הזאת של חבר הכנסת ווליד טאהא ואחרים בנושא מבחני פיזה, שזה נושא חשוב, לא נדון מהותית בגלל שאושרו ארבעה. אולי ביום רגיל זה היה מאושר. אני בניגוד עניינים כאן, לכן ההתנגדות שלי היא התנגדות של תמיכה. היה חשוב להסביר שזה מסיבות טכניות. זה לא בגלל התנגדות לנושא, זה לא בגלל שהנושא לא חשוב, אלא בגלל קוצר הזמן והחשש שהדיון יימשך לאחר חצות. אם לא יהיו בחירות, והיום יודיעו כחול-לבן והליכוד, אני בטוח שאוטומטית יאושר הנושא שלך לשבוע הבא אבל כנראה שזה לא יקרה, ווליד. אני רוצה לברך אותך על עצם הגשת הנושא. אדוני, אני לא מבדיל בין ח"כים יהודים לח"כים ערבים,

וכשאני בשלטון אני מתנהג ברוחב לב. לפני חודש הייתי באותה סיטואציה בה אמרתי: אני מתנגד, וההתנגדות שלי היא כולה תמיכה. בוקר טוב לכולם. בעקבות פרסום דוח

של ארגון ה-OECD אני לתומי חשבתי שהולכת להיות

קשה בין חברי כנסת מכל סיעות הבית, לא רק מהמשותפת, כדי להעלות את הנושא הזה לסדר היום, לדבר עליו, להעלות אותו לדיון ציבורי כיוון שהתוצאות שלו היו מזעזעות לא פחות מהסיטואציה הפוליטית המזעזעת שאנחנו נמצאים בה. אמנם אנחנו נמצאים בסיטואציה פוליטית שיש סדר יום לוחץ, אבל לטעמי תוצאות מבחני הפיזה היו מחרידות, הדליקו רמזור אדום. דרך אגב, גם מבחינת החברה היהודית התוצאות לא היו מרשימות לעומת 78 המדינות שהשתתפו במבחנים. לגבי החברה הערבית הן היו אסון של ממש: התוצאות העידו על פערים עצומים מאוד בהישגים של התלמידים הערבים מול התלמידים היהודים. שימו לב שהתלמידים בעלי ההישגים הטובים ביותר בחברה הערבית, הישגיהם נופלים מההישגים של התלמידים היהודים בעלי ההישגים הנמוכים ביותר, שזה לכשעצמו נתון מזעזע. זה לא צריך לזעזע אותי בלבד, זה צריך לזעזע כל אזרח במדינת ישראל. יש לנו מערכת חינוך שהיא חולה. לגבי החברה הערבית, יש לנו מערכת חינוך גוססת. אני מצפה מחברי הוועדה שיגבו ויתמכו בהעלאת הנושא לסדר היום כיוון שהוא זכה להתייחסות בקרב האזרחים, הוא זכה להתייחסות מיוחדת בקרב האזרחים הערבים. עד היום הנושא לא דעך מסדר היום. אני מצפה מכל חברי הוועדה שידאגו שהנושא הזה

אין יותר בעייתי מהתוצאות של המבחנים

אני מציע שנצביע אחרי ששמענו את העמדה של הנשיאות. אני אישית חושב שזה נושא חשוב. אמר ד"ר דוקטור טיבי: "אני הייתי שם". היה נושא של חומרי הדברה בגוף של הילדים שלנו - מישהו יגיד לי שזה פחות חשוב ממבחני פיזה? היה זיהום של הקישון, היה נושא דחוף של אוסאמה. הייתה פה החלטה להעביר רק שלושה-ארבעה בגלל קוצר הזמן וכדי לא לחרוג מ-24:00. הייתה החלטה מכובדת של היושב-ראש, לכן אני אמנע. אני מציע שנצביע. מי בעד העלאת הנושא על סדר היום? מי נגד? הצבעה בעד 11 נגד אין נמנעים 1 אושר. זה אושר. אנחנו עוברים לנושא של הרכב הוועדה המשותפת לוועדה המסדרת ולוועדה הזמנית לענייני כספים בנושא תקציב הכנסת, בהתאם לחוק שעבר אתמול. ההצעה היא כזאת: מטעם הוועדה המסדרת יכהנו חברי הכנסת:

היו"ר מיקי מכלוף זוהר, אחמד טיבי, עודד פורר ואופיר סופר, ומטעם הוועדה הזמנית לענייני כספים יכהנו חברי הכנסת: מיקי לוי, קרן ברק, מיכאל מלכיאלי, משה גפני ואורלי לוי-אבקסיס. התייעצות סיעתית. התייעצות סיעתית חמש דקות. (הישיבה נפסקה בשעה 11:10 ונתחדשה בשעה 11:15.) אני מחדש את הישיבה. אני אומר באופן כללי: יש גבול לצביעות. אני ב-24 השעות האחרונות רואה מפלגות שלחצו לחוק הזה. דרך אגב, כחול-לבן הסכימה לחוק הזה מתוך התחשבות